שבוע טוב, תודה לכל מי שהגיע. אנחנו נמצאים בדיון נוסף בהצעת חוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים בתקופת התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"א 2021, הכנה לקריאה שנייה ושלישית במליאה. מטרתנו לסיים את הכנת החוק בוועדה בשבוע הזה,

לאור כל המתרחש והבנת חשיבות

כן, בבקשה, אפרת. חברי הכנסת, יש לכם בטאבלטים גם נוסח לקראת דיון הוועדה, זה בעצם הנוסח לשנייה ושלישית.

ויש לכם גם את הנוסח של כל החוק עצמו הקיים בנוסח משולב. חבר הכנסת גינזבורג, אז יש לך שני מסמכים

שמתייחס ל-96 שעות שלא יובא לבית המשפט, ואנחנו עוד בשיח מול משרד הבריאות איך נכון להסדיר את זה בתוך צו הבידוד. עוד אין לנו משהו סופי. השאלה: מה מביא אתכם להצעה להוריד את זה מכאן? הערות של אדוני וחברי הוועדה. כן,

בהחלט. אז מקובלת עליכם העמדה המקצועית,

שמדבר על עניין מאוד ספציפי, שהוא יציאת האסיר לבית המשפט, אלא אם יופעל המנגנון

בשביל לוודא שבאותה תקופה אנחנו יודעים בדיוק מי נדבק ומי לא נדבק. אבל הכוונה הייתה, זה שאנחנו בתוך שירות בתי הסוהר, ואת זה אמרנו,

אתם זוכרים,

אנחנו לא רוצים להגיע לשם, לא חושבים שצריך להגיע לשם. אבל גם אני מחזיקה אסיר בהפרדה, אם יש לי עכשיו אסיר חולה שחפת, ואנחנו צריכים לבודד אותו מהאחרים, הוא עדיין צריך

שבמצב שאנחנו נמצאים אני מבין את העובדה שזה חלק מהסמכות השיורית של מפקדי הכלא, אבל מכיוון שאנחנו

בסעיף 2 לחוק העיקרי (1)בסעיף קטן (ו), במקום "לשוב ולהכריז" יבוא "להאריך את תוקף ההכרזה" ובמקום "אם שוכנעו" יבוא "לתקופות נוספות שלא יעלו כל אחת על 28 ימים או על 14 ימים, לפי העניין, ובלבד ששוכנעו";

אז בעצם זה נועד לפשט את המנגנון הזה ברמה הפרקטית.

אני רוצה לשאול שתי שאלות לגבי נושא ההכרזה: הראשונה, תוקפו של החוק עצמו מותנה בתוקף חוק הסמכויות.

הוועדה רשאית לבטל?

בסדר, אז נמשיך הלאה. מבחינתי די בזה.

תיקון סעיף 3 3. בסעיף 3 לחוק העיקרי (1)בסעיף קטן (ד)

נכון. זאת אומרת, סוג של בידוד מניעתי - - - נכון. פה אתם צריכים לדבר עם משרד הבריאות, לראות שהמונח זה לא השעיה מפעילות - - - אנחנו נסכם את הנוסח.

מה שהתחדד לנו במהלך הדיונים כשגיבשנו את הצעת החוק,

שב"ס ועם משרד הבריאות, שלמעשה אין צורך במעין מעגל שני.

אם מישהו בא במגע הדוק, אז הוא ממילא נכנס לנו לתוך

אתם רוצים ליצור מצב בינארי או שאדם בבידוד או חייב בבידוד, כי יש לכם חשש ממשי שהוא נדבק בקורונה. אדם שיש חשש ממשי שהוא נדבק בקורונה, לא נוקטים

מי שמעיין בצו בידוד ביתי, שמפרט את ההקשרים בהם נדרש בידוד, אין שם אמירה שיש חשד שהוא חולה בקורונה. יש פירוט של דברים מאוד מאוד ספציפיים. ויתירה מזו, יש שם את סעיף 2(ט), שקובע

אז או שתורידו את הרישה או שתורידו רק את החלק הראשון ותשאירו את זה רק לאותו חריג שדיברה עליו - - - ולהוסיף את ההבהרה שיש הגבלה בתנועה החופשית - - - נכון. אם אני מבין נכון, בנוסח המקורי של הצעת החוק באמת הוצע להוריד את כל הרישה, זאת אומרת את כל המעגל השני. אני לא

ושר המשפטים רשאי, בהסכמת נשיא בית המשפט העליון, להנחות את

בכל צורה. אז זה לשיקול דעת הוועדה. "בדבר דרכי פעולה ביישום הוראות סעיף 4, שיש בהן כדי להביא להגדלת מספר העצורים והאסירים שיובאו בכל יום לבתי

לא, VC בהסכמה רלוונטי אך ורק לתקופה שגם ככה אין הכרזה. הבנתי. אז אנחנו חשבנו שגם בתקופה שיש הכרזה, יכול להיות שיש לפעמים

אני רוצה לקוות שנשיאת העליון לא תשתמש בהסכמה כדי לצמצם את מספר העצירים. מבחינת האסתטיקה של מי מורה למי בבתי המשפט. כן,

אני כמובן מתנגד לכל החוק הזה אבל אני גם

אז בוודאי שהאסירים והעצורים יעדיפו לעשות את זה

האם זה פוגע בזכויות שלהם? בטח שזה פוגע בזכויות שלהם.

יש רשימה יותר ארוכה של דיוני חובה, כשיכניסו את הכלי של היוועדות חזותית ללא קשר

וגם שם אני חושב שהוועדה רומזת על כוונתה לבחון את העניין הזה לעומק

זאת אומרת רק את מה שהיה צריך להוציא, ומעט מדי מקרים שהם לא אותו מינימום. אז אומרת הממשלה: ניתן לשרים את היכולת,

להתקין הוראות שיחייבו את השב"ס בהוצאת יותר אסירים, את בתי המשפט

וגם על כל מיני פתרונות אחרים,

מה שחשוב לנו, והיה חשוב לנו גם בהצעה, ומבחינתנו גם הנוסח שמוצע משאיר את העניין הזה, זה שבאמת תהיה להם נגישות מבחינת איזה דרכי פעולה להורות, כי הנסיבות הן נסיבות

וגם מול הנהלת בתי המשפט העבודה הייתה מאוד אינטנסיבית. אנחנו לא בחרנו בדרך הקלה, ושירי כאן תחזק אותי.

להגיד:

מעצר ראשון ואת דיון במעצר עד תום ההליכים. זה היה מאוד פשוט לנו, זה היה הרבה יותר פשוט להם,

וישב שופט כל יום וקבע

אני מניח שהם יעשו את זה הרי בהיוועצות איתכם, עם הנהלת בתי המשפט זה בכלל צריך להיות בהסכמה. בסדר גמור.

אני מניח שעצם העניין של החיסונים הרי מצדיק בחינה. יכול להיות שזה אפילו לא רק לעניין של הקלות. יכול להיות שיש הצדקה היום לומר,

שלא מסיעים באותו רכב אנשים שהם מחוסנים

וזה כפי

שב"ס תיארה כאן, כל סוגי הדיונים האלה נקבעו באמצעות רשימות שהועברו ורוכזו אצל סגנית

שהיא קיבלה מכל בתי המשפט את הבקשות שלהם לדיונים

מגוון של סוגים של דיונים,

שהיא ביקשה לקבל מכל שופט את הנימוקים, למה הדיון הזה חשוב שיתקיים

ובאותה תקופה הנתונים של השב"ס היו

גם אם אני זוכר נכון אמרנו שהנתונים האלה לא כוללים את ההבאות הישירות

ואני אומר שהחשש הזה גם קצת מוחמר על ידי זה שלמרות שעברה שנה מאז שהכלי הופעל לא מצאנו את הדרך לבצע את ההצלבות, וכאן יש דבר שהוא לא הגיוני.

גם בהסתכלות עתידית, אם בחוק ההסדרים יש כוונה להכניס את הכלי

אי-אפשר לחשוב על הכנסת הכלי הזה בפרופורציה כזו או אחרת מבלי שיהיה מחקר קפדני שלכם בדיוק על הסוגיה הזו, האם יש פה אפילו מבלי

זה מאוד מאוד חשוב לנו להדגיש בהקשר הזה, שזה רק אם זה בא להוסיף ולא לגרוע. כלומר, אם יש איזושהי דרך להביא את כל המחוסנים בהסעה נפרדת או משהו כזה, וזה לא גורע ממקום של מי שהיה

אבל הם לא יכולים להיכנס לתוך האגף של האוכלוסייה הכללית,

חזרו עכשיו ממגע עם - - - למה לא עושים להם ישר בדיקה? אין בדיקה ישר. אין

אבל הוא לא בבידוד שם,

טוב, תראו, הדבר כמובן לא קשור נקודתית לחוק הזה.

גם אם נשווה את זה למספר הדיונים שמתקיימים בהיוועדות חזותית אנחנו נראה שהפערים הם מאוד מאוד גדולים. מרבית הדיונים כן מתקיימים, כפי שצריך, בהיוועדות חזותית שמאפשרת לראות ולשמוע את

אני יודעת,

שהרבה פעמים מדובר בתקלה טכנית שהיא קצרה מאוד. זאת אומרת, יכול להיות

כן. חברים, זה הכרחי.

תראו, אם יש הכרזה, אני חושבת שזה יכול להיות יותר מורכב. שוב, בהיבט של ערבוב אוכלוסיות ותחלואה.

לא, אדוני, אבל אנחנו יכולים להגיד שבדיונים הפליליים שהם לא ועדות שחרורים, קטינים ככלל הגיעו לדיונים בנוכחות. אני שוחחתי במקרה אתמול עם נשיאת בתי משפט

יסוד חוות דעת של קצין רפואה בשירות בתי הסוהר שניתנה בכתב, כי יש חשש ממשי שעצור מחוסן או אסיר מחוסן

אף על פי שהוא מחוסן, עד תום ביצוע כל הפעולות הדרושות להסרת החשש האמור או למשך 96 שעות מעת שהחשש התגבש, לפי המוקדם, עצור או אסיר כאמור ישתתף בדיון בעניינו

בין השאר ברמת התחלואה במדינה או בבתי המעצר ובבתי הסוהר - - שזה אולי יותר אובייקטיבי, או - - - - בקיומן של הגבלות על התקהלות והגבלות שעניינן שמירת מרחק המוטלות על הציבור - - אני מודה שלדוגמה היום אני לא יודעת האם קיימות הגבלות על התקהלות. היום קיימות

תראו,

יהיה צריך להיות פה יסוד אובייקטיבי של היות האסיר בקבוצת סיכון, יסוד אובייקטיבי שהאסיר בחר לא להתחסן,

אבל זו זכותו.

מכיוון שאין פה ויכוח, אז צריך למצוא פה את הניסוח. לגבי הנושא של החלופות אני רוצה להציע אותן כחלופות. אני חושב ששתי הסוגיות

אני אומר לך למה אני חושב שחשוב שיישמר בגדול הניסוח

אסור לנו להגיע למצב שיש פה מעין חצי הכרזה. בשביל זה יש בחוק את ההכרזה. אם המערכת חושבת שהגענו לרמת תחלואה כללית או בבתי הסוהר או באזור מסוים

אם הדיון הוא דיון שנשמעת בו עדות לפי סימן ה' לפרק ה' לחוק סדר הדין הפלילי,

איזה סעיף זה? אנחנו בעמ' 7, ב-(2)(ב).

(ד)בקשת העצור או האסיר תוגש לא יאוחר מ־72 שעות לפני מועד הדיון, ואולם רשאי בית המשפט לדון בבקשה שהוגשה לאחר המועד האמור, במקרים

אלא מטעמים מיוחדים שיירשמו. אז זה כבר בדיון הקודם - - - אם מישהו מודה בכתב אישום הוא צריך להיות שם. נכון. זה כבר בדיון הקודם.

ושל היושב-ראש לעניין ההוכחות לעניין עצור או אסיר עם מוגבלות שמקשה באופן ממשי על

עכשיו, שוב, בהמשך לשיח שהיה פה קודם לכן לגבי קטינים, אז מקובל עלינו להוסיף גם דיון בעניינו של עצור או אסיר שהוא קטין, שכמו שאמרה פה קודם נציגת הנהלת

וזה מתבצע, אני מניח, על פי בקשה שמוגשת על ידי התביעה, לבין הדיונים האחרים,

ואז שהסנגור לא יסכים.

בכל זאת במעצר עד תום ההליכים אנחנו מדברים על אדם שהוא עדיין בחזקת חף

לפני כל הקטגוריות האחרות.

אמרתי, הדיון הראשון המהותי.

הראשון הרבה פעמים הוא לא מהותי, בגלל זה זה גם כתוב בצורה כזאת. החשיבות שלפחות השופט פעם אחת יתרשם מהעצור. זה לא אותו שופט תמיד, נועה.

דיון ראשון של מעצר ימים גם הוא מחטיא את המטרה,

עד תום ההליכים

עד תום ההליכים, סליחה. אז לכן השאלה היא האם התוצאה לא תושג טוב יותר בדרך של המנגנון הכללי, בהקשר הספציפי הזה,

שופטים הרי מיומנים לדעת אם התיק והדיון

יש אצלי חזקה ששופטי ישראל עושים את תפקידם נאמנה. את החזקה הזאת אני לא מרחיב בהכרח לסנגור. אין

אני רוצה לראות אותו מול פניי, ואז אני אקבל את ההחלטה על מעצר עד תום ההליכים. אדוני היושב-ראש, כשאנחנו כתבנו בסעיף קטן (א) את ההתחשבות במהותו של הדיון כיוונו לכך,

אגב, אני חושב שדווקא יש חזקת תקינות של סנגור, כמו שיש חזקת תקינות של תובע וכמו שיש חזקת תקינות של שופט. אני לא רואה הבדל בעניין הזה אני חייב לומר. ככל שבאמת הוועדה כן רוצה להכניס את הדיונים המהותיים במעצר עד תום הליכים, אני יכול גם להבין את הגישה הזאת, כן הייתי נשאר עם הנוסח

- - - שההסכמה רלוונטית בעיקר לנושא המעצרים,

לא, שירי, הוא מרחיב את המצב הקיים. אין לך אפשרות לקיים היום בהסכמה VC בהליכי מעצר בכלל.

נכון. מה שזה נותן לך זה קודם כול את כל הדיונים הטכניים,

וגם בדיונים המהותיים עדיין יש לך

אז קל וחומר שהוא רשאי לאשר את הדיון בהשתתפותו בהיוועדות חזותית. אני מבינה את הפרשנות הזאת והיא קיימת היום. אני לא בטוחה שזו הייתה הפרשנות שכולנו היינו מסכימים לה לפני חמש

בסדר. הלאה. אתם יכולים להתייחס בכמה מילים לחריגים? כן. "טעמים מיוחדים"

אז שוב - - - אם זה דיון מהותי אז כן. זה בדרך כלל יהיה דיון מהותי. אז כן. שוב, כמו שאמרתם, בדרך כלל אתם מניחים שהסנגור לא היה מבקש דיון ב-VC בכל מקרה באותם

המפתח הזה לא פותח את שתי הדלתות, הוא פותח את הדלת הראשונה של הכניסה לטריטוריה של הדיונים בהסכמה.

לדלת השנייה שאומרת: למרות הרשימה הזאת

אז אני מוכן, במקרי קיצון בסדר, אתה אומר: זה לא רק חשש, חוות

אחרי "לבית הדין הצבאי לדיון בעניינו" יבוא "אף על פי שהוא מחוסן" ובמקום דיון בעניינו של כלוא כאמור יתקיים" יבוא "כלוא כאמור

אנחנו נוסיף תנאי שזה רק בתנאי שהמחוסן בעצמו במעין השעיה,

באופן כללי יש התאמה בין ההסדרים שגובשו במערכת האזרחית להסדרים

הוראות סעיף 25 יחולו לעניין השתתפות כלוא בדיון מעצר בתקופה שבה לא עומדת בתוקף הכרזה על הגבלה מלאה או הכרזה על הגבלה חלקית לפי סעיף 20." אולי נעשה הפסקה ותסביר לנו מה המצב אצלכם, ולמה אתם בכלל מבקשים את ההסדר גם בתקופה שאין הכרזה. עוד בזמנו, כשהייתה ההתפרצות של

ולכן גם כשהיה חוק להארכת התוקף של תקנות שעת חירום, היה בו חלק שהתייחס למערכת המשפט הצבאית.

בחוק בעיקרי היו כמה פרקים נפרדים ביחס למערכת המשפט הצבאית. למה אנחנו מבקשים גם את ההארכה הזאת בשלב הנוכחי? הנתונים שקיבלתי היום בבוקר הם שיש ארבעה חולים

אבל אנחנו אכן בסיטואציה מאוד מאוד קשה. יש איזשהו חריג שמאפשר לקיים דיון בלי נוכחות מתי שמדברים על עריק, אבל זה חריג מאוד מאוד מצומצם ומשתדלים לא

אבל יש גם המון מתקני מעצר קטנים שפרוסים ברחבי הארץ. אם מישהו נעצר בערבה, אז הוא מיד לבסיס החקירות של המשטרה הצבאית בערבה, אבל אז יועבר לבית הסוהר שמכונה נווה צדק, זה נמצא ליד בית

וכן אפשר לקיים בהם את הדיונים הפרונטליים. ההחלה פה היא בשינויים מחויבים,

זה יושב-ראש ועדת

זה משהו שאני יכולה לבדוק. הם דיווחו שהיו דיונים.

אז אולי רפרנטית ועדת שחרורים אצלנו תוכל להסביר את זה, פשוט יש

תשעה דיונים בכלא אלה התקיימו לאחר החלטה שיפוטית של השופט יו"ר הוועדה, וזה לאחר שגם שוחחנו איתו והסברנו שאין הכרזה,

אבל לא הייתה אפשרות מבחינתו לקיים את הדיון, כי הייתה תקלת תקשורת באופן שהוא לא יכול היה להיכנס ולקרוא את התיקים. ולאחר שהוא קיבל הסכמה של הסנגור,

וזה דבר שמבחינתי הוא עדות, ותודה לממ"מ ולייעוץ המשפטי שמציגים את זה. זה בדיוק המדרון החלקלק שאנחנו מדברים עליו, על דיונים שמכוח הסכמה נעשים שלא לפי התקנות. ואנחנו נעקוב אחרי העניין

לא בהסדר הזמני,

טוב, הלאה. 11. תיקון סעיף 33. סעיף 33 הוא הסעיף היחיד בחוק שלנו שקובע שבדיון מסוים,

יש הסדרים די דומים, וגם כאן אנחנו מבקשים להחיל את אותו הסדר.

סעיף 38 לחוק העיקרי

" אגב, אצלכם אתם צופים שיהיו הרבה דיוני VC בהסכמה בתקופה שאין הכרזה? אם יהיו יהיו. בסוף חלק מהכלואים כן העדיפו את - - - הזאת. אבל כמו שאמרתי, באופן

הדבר הראשון שחשבנו,

הם ידווחו פעם בחודש על אותה תקופה פר יום, ככה שנוכל להצליב בין הנתונים. זה דבר אחד.

שהדיווחים לא יובאו בהפרדה

זה אני מבינה, שצריך לעשות פה יישור קו לזמנים ולתקופות, כדי שהכול יהיה ברור ואפשר יהיה לעשות ניתוחים. זה לגמרי

עדיף שכולם ידווחו באותו יום בחודש על החודש האחרון, בין אם הייתה הכרזה, לא הייתה הכרזה. אז אני אשאל את המשרד לביטחון הפנים או המשטרה אם יש הערה לעניין הזה.

גם היום השב"ס מדווחים לנו על מספר הדיונים שהתקיימו בהיוועדות חזותית, למרות שבעיקרון בזמנו חשבנו שזה יותר מתאים דווקא להנהלת בתי המשפט, ומכל מיני סיבות השב"ס מדווחים על זה.

להיעשות על ידי הנהלת בתי

ולכן מהסיבה הזאת גם מי שמדווח היום לוועדה על מספר הדיונים שהתקיימו בהיוועדות חזותית זה שב"ס ולא אנחנו.

במצב שבו יש הכרזה, ונדרש לדווח לוועדה כל כמה דיונים התקיימו בנוכחות

להם כן יש אותו, אבל להם אין את סוג הדיון ולנו כביכול יש את סוג הדיון. עכשיו, תראו, חלק מהדברים אנחנו נפתור לארבעה חודשים

לא VC בהגדרות

לזה אנחנו כבר מוכנים - - - בסדר. אבל אני אומר: איך אתם נכנסים לעידן של VC בהסכמה בלי הפיצ'ר הזה? אני לא מבין את זה. העבודה המדגמית שעשיתם

אין לנו דרך לעלות על מעידה לא מעידה שימוש יתר בכלי של הטעמים המיוחדים לדיוני ההסכמה בחריגים אם אין לנו את הנתונים. עכשיו,

חובת הפיקוח הראשונה היא של הרשות המנהלית שמופקדת על יישום

אבל הנתונים האלה הם לא רלוונטיים כאשר למעשה ההגבלות לא חלות. ולכן מהטעם הזה אנחנו מבקשים להתנגד מלהעביר את הנתונים בזמן שאין הכרזה. לעניין, כמו שאמרתי, הבאת עצורים ישירות על ידי המשטרה

לגבי הנתון הוא פשוט לא קיים אצלנו באופן מחשובי. לעשות את זה באופן ידני זאת משימה שאני לא חושב שהמשטרה תוכל לעמוד בה, בטח לא ביכולות המחשוביות של היום. זה לא משהו שאנחנו

תעזבו את החוק הזה, נקיים עכשיו דיון על סוגיית מעצרים זה לא נתון שאמור

כמה אתם משחררים וכמה אתם מביאים להארכת מעצר? שוב, אני אחזור ואומר: מתוך העצורים, כמה לוו על ידי המשטרה ולא על ידי שב"ס וכו'

של מה?

פילוח בהיוועדות חזותית.

בדיקה מדגמית זה משהו שאפשר לעשות מאמץ לתת אותו, ובוודאי הוא נותן איזושהי תמונת מצב.

בעצם יש פה שני גורמים שחייבים לבצע את הנהלים, זה הנהלת בתי המשפט ושירות בתי הסוהר. מנהל בתי המשפט והשר לביטחון הפנים יתקינו את הנהלים או השר או נציבת השב"ס. אני אבקש את ההתייחסות שלכם למי גורם המנהלי בעל הסמכות, אם זה השר לביטחון הפנים או נציבת השב"ס. אנחנו נקריא את זה תוך כדי הקראת נוסח ההצבעות מחר בעדכון הנוסח. לא,

אני רק אבקש תשובה ממשרד המשפטים, אני לא רוצה החלטה פה על המקום. אבקש ממשרד המשפטים בדין ודברים, יאמר מי הגורם המנהלי האם זה שר הבט"פ או הנציב? אבל צריך להיות ברור, מנהל בתי המשפט מחד ועם נציב או שר הבט"פ. אתם מסכמים נוסח ומודיעים, כי הוועדה תפיץ היום נוסח מוסכם. אנחנו עכשיו רק כדי לומר. אנחנו תוך שעות בודדות צריכים להפיץ נוסח, כדי גם לתת לחברים בוועדה זמן להסתייגויות. אם נגיע למחר בלי נוסח סגור לא תהיה הצבעה. ואני גם מזכירה לכם, שאחרי ההצבעה נסחית החוק עדיין מתקנת - - - ברור. אז צריך עכשיו לסגור. טוב, יש עוד משהו שאנחנו צריכים להקריא? בבקשה, אנחנו חייבים לסיים. כן, תיקון סעיף 42, זה תוקף החוק והוראת השעה. תיקון סעיף 42 15. בסעיף 42 לחוק העיקרי, במקום "כ' בתמוז התשפ"א (30 ביוני 2021)" יבוא "כ"ז בטבת התשפ"ב (31 בדצמבר 2021)". בעצם עכשיו אנחנו במצב שהחוק כבר לא בתוקף ואנחנו צריכים להחיות אותו מחדש, ולכן אנחנו מציעים נוסח קצת שונה. בסעיף 42 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא: "(ב).... מבלי לגרוע מסעיף קטן (א), חוק זה יעמוד בתוקפו מיום פרסומו של חוק זה ועד יום - - מה שהוועדה תחליט. בסדר גמור. - - או עד יום פקיעתו של חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה,

ועכשיו הוועדה צריכה להחליט עד איזה תאריך היא

אותו תאריך, ה-31 בדצמבר. זה בסדר גמור. זה בעצם חודש אחרי חוק הסמכויות. זה גם מדבריי עם הנהלת בתי המשפט. כשנאריך את חוק הקורונה נראה, כי פשוט עד ה-30 בנובמבר צריכים לקבל חוק קורונה חדש, אז בוא נראה מה ההסדרים הראשיים מכוחו ומזה נגזור. אני רוצה להודות כמובן לכל מי שנטל חלק בדיונים. מה שאני מבקש, פשוט יש לנו לוחות זמנים קצרים, שנציגי משרד המשפטים, הנהלת בתי המשפט, אני מניח כמובן גם נציגי השב"ס, יבואו בדין ודברים עם הייעוץ המשפטי של הוועדה לסגירת נוסח סופי בהתאם לסיכומים שלנו. המטרה היא תוך כמה שעות לשלוח לחברי הוועדה את הנוסח המתוקן, להודיע על זמן מתן הסתייגויות, ואנחנו מחר בשעה 09:00, ככל שתהיינה הסתייגויות הן תנומקנה. אבל ההצבעות מתחילות מחר ב-09:00. יש לנו גם נוהל חדש של היועצת המשפטית של הכנסת, אז כעיקרון מחר ב-09:00 אנחנו מתחילים הצבעות על ההסתייגויות ואז על נוסח החוק כולו. תודה לכולם על הדיונים הארוכים והחשובים.

הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:21.